בוקר טוב לכולם.

פתיחת שבוע חדש. אנחנו מתכנסים כאן שוב לדיון בתקנות, אישור או לא אישור אבל דיון בתקנות מס' 14 להתמודדות עם הקורונה,

ברשותכם, יש לנו פה תערוכה חדשה, ומכיוון שאנחנו קודם כול ועדת חינוך,

אנחנו טוענים שצריך לפתוח את כל מערכת החינוך במתווה הקיים בכל הערים. בישיבה שהתקיימה אתמול של ראשי רשויות ושר החינוך למדנו על ניתוח שעשו במשרד החינוך, ואכן יש הקבלה לתחלואה לפי צבע הרמזור, אבל בואו נבין על מה אנחנו מדברים. מדובר על 0.14% תלמידים חולים ביישובים ירוקים, 0.36% תלמידים חולים ביישובים כתומים, ו-0.76% תלמידים שהם סך הכול 580 תלמידים לא מזלזלת ביישובים אדומים. עוד נמסר לנו שמתוך החולים, בתחקור שנעשה, רק 4% נדבקו במערכת החינוך, ולכן אנחנו ממשיכים ואומרים לא המצאתי את המספרים, אלה נתונים שנמסרו לנו אחרי בדיקות, למשרד החינוך יש נתוני אמת, הוא לא ממציא נתונים אנחנו יכולים להמשיך להיפגש פה אחת לשבוע ולאשר את היישובים שבהם כן או לא ילמדו. אני חושבת שהשיטה לא נכונה. ישנם יישובים שייכנסו לקטגוריה כתומה, משמעה שמכיתה ה' עד י"ב הילדים לא ילכו מחצית השבוע, בהנחה שכך הם לומדים, למוסדות החינוך, אבל בהינתן יום ההחלטה, יש כבר סיטואציה שונה לחלוטין ביישוב. אני חושבת שצריך לעבור לניהול פר מוסד. אם יש מוסד שבו יש מקרי תחלואה והרבה מאוד מגעים בתחקור, ועוד סיכויי הדבקה, את אותו מוסד צריך לסגור, אבל לא צריך להשבית יישוב שלם, ודאי לא יישובים מאוד גדולים שהמרחק והקשר בין מוסד זה או אחר שבו יש תחלואה שבממוצעים מצטברת לנתונים אין שום סיבה לסגור את כל המוסדות ברשות הזאת. ולכן אנחנו חוזרים ואומרים כרגיל.

כפי שאמרת אדוני היושב-ראש, מדברים בעד עצמם, ולהמשיך ולנופף בתחלואה גדולה ורבה בערים אדומות וכתומות ישאיר אותנו במפגשים השבועיים, ופעם אילת תהיה בפנים ופעם אילת תהיה בחוץ אילת כדוגמה וכך כל 257 היישובים.

תודה רבה. אני מזדהה בהחלט עם הגישה. צופית גולן, הנהגת ההורים הארצית, בוקר טוב. בבקשה. בוקר טוב. אני חייבת להגיד שאני מצטרפת למה שאתה אמרת ומה שמיכל אמרה, ולהגיד שנכון שאפרת התייחסה למה שאני הולכת להגיד לפני שאמרתי אותו, אני חושבת שאני מאוד מאוד עצובה על מה שאפרת בחרה להגיד כי אנחנו תשעה וחצי חודשים בתוך הסרט הרע הזה. כמות הפעמים ששמענו בדיון ממשרד החינוך וממשרד הבריאות שיש להם צוות, שהם חושבים, שהם בודקים, שהם ישבו, שהם עושים, שכבר יש להם תשובות, רק אנחנו לא יודעים אותן, שהם כבר נתנו לנו תשובות אבל אני פספסתי אותן, ועכשיו אנחנו שומעים שעכשיו מקימים צוות. עכשיו נזכרו להקים צוות, שמתישהו הוא ימצא תשובות, כשיש לנו ילדים שהם תשעה וחצי חודשים בבית, כשיש לנו הורים שכבר מקבלים איומי קב"סים. זה לא הגיוני. קודם כול תעצרו את הקב"סים, נתחיל משם. תתחילו בלתת מענה רגשי, חברתי ונפשי לילדים האלה. אתם רוצים לבדוק - מעולה, קחו את הזמן שלכם. קודם תתנו מענה ואחר כך תבדקו אם הייתם בסדר או לא בסדר, ואם אני כהורה הייתי בסדר שלא שלחתי או כן בסדר. אל תשלחו לי קב"סים, אל תאיימו עלינו. תתנו לילדים שלנו את המענה. עכשיו נזכרתם להקים ועדה? רם, כמה חודשים אני צועקת את זה.

אני יושבת פה בוועדה, לשם שינוי בזום ולא פיזית, אותה משמעות, וצועקת את אותו הדבר. לא יכול להיות שעכשיו אנחנו שומעים מד"ר אפללו שבצט"ם אתמול הם נזכרו להקים צוות שירכז את העבודה שכבר הייתה צריכה להסתיים ממש מזמן. שוב אני אזכיר למשרד הבריאות ולמשרד החינוך. אנחנו אומנם לפני תחילתה של שנה אזרחית, אבל שנת הלימודים התחילה ב-1 בספטמבר, לא ב-1 בינואר, ולכן הדברים האלה כבר היו צריכים להיות סגורים,

אנחנו מדברים עליהם תשעה וחצי חודשים. זה פשוט בלתי נסבל בעיניי.

מיכל הביאה את הנתונים, אני רציתי להביא אותם בעצמי, הם יושבים לי מול העיניים, אז אני שמחה שהיא הקדימה אותי וקראה את כל הנתונים האלה. אני חושבת שהגיע הזמן גם אתה אמרת את זה, מיכל אמרה את זה שנפסיק לטפח פה במדינה איזשהו מיתוס, הגיע הזמן לנפץ אותו, שמערכת החינוך היא מדגרת קורונה ענקית. כמה ילדים באמת נדבקו בתוך מערכת החינוך? לא כמה מאומתים יש לנו בתוך מערכת החינוך כי חלקם הביאו את זה מהקניון וחלקם הביאו את זה ממסיבות וחלקם הביאו את זה מסופרים ומקניות ומחו"ל שהם חזרו. הם לא נדבקו בתוך המערכת. המערכת שומרת היטב, המערכת שמקפידה על הכללים יודעת מה היא עושה. אני מצטרפת למה שמיכל אמרה. לא יכול להיות גם שנסתכל על עיר. ערים גדולות כמו ירושלים, כמו רעננה,

אפילו רחובות מה שיש לך בבית ספר אחד, לא בהכרח יש בבית ספר אחר. ואם מנהל מקפיד על הכללים,

מקפיד שלא יהיו מגעים, תעשו בדיקות. אפרת אומרת, מגיל 15 עד 17 רואים קפיצה, אנחנו שומעים על הקפיצה הזאת כבר אני לא יודעת כמה חודשים בבקשה, אנחנו יודעים שמגן חינוך יכול לתת בדיקות פעם בשבוע לכל תלמידי חטיבות, תיכונים בכל הארץ. אתם טוענים שזה הגיל הכי מדביק, תבדקו אותם, רק תחזירו אותם לבית ספר, ובית ספר שמסכים להיבדק, אל תחזירו אותו הביתה.

מבחינתנו, שוב אנחנו אומרים: אתם רוצים לסגור משהו, אתם רוצים לעשות ריסון מהודק, אתם רוצים לקרוא לזה סגר, באמת לא אכפת לי באיזה מילים להשתמש. החינוך צריך להיות מוחרג, הוא חיוני. אנחנו מאבדים את הילדים, ואנחנו מאבדים אותם לא לקורונה, אנחנו מאבדים אותם לדברים הרבה יותר חשובים, הרבה יותר גדולים שאנחנו גם לא נצליח לתקן. אנא, רם, אני מתחננת. אל תאשרו את הפרסה הזאת של פעם בשבוע מפגשים בחוץ בלבד. הילדים צריכים יותר מזה. הילדים האלה תשעה חודשים בבית. זה בלתי נסבל יותר. תודה רבה. תודה רבה. אני מתגבש בדעתי אבל ניתן עוד אפשרות למישהו להתייחס. פרופ' חגי לוין, אתה איתנו? יכול להיות שהוא לא פה. רויטל לן, את נמצאת פה? אני רואה אותך, בבקשה. חגי גם פה. חגי, בבקשה, רק בקצרה. אנחנו יחסית תכף סוגרים את הדיון. בבקשה, חגי, אתה רוצה להתייחס? אני פשוט מאוד מאוד חושש שבלהט הסגר אנחנו שוב נשכח את הילדים ואנחנו פשוט חייבים לעמוד על המשמר, כפי שנאמר פה. מערכת החינוך היא לא המנוע של ההדבקות בישראל. כל פעילות שהיא בחוץ, גם פעילות של החינוך הלא פורמלי בחוץ, צריך לאפשר אותה, בוודאי היום וגם בתקופה של סגר, וצריך להפעיל שיקול דעת. אני חייב להגיד שהחיסון הוא Game changer כי בעצם אנחנו יודעים שעבור הילדים ברור לחלוטין שעדיף שמערכת החינוך תהיה פתוחה לחלוטין. ברגע שאתה יכול ואנחנו עוד לא שם אבל בקרוב מאוד נהיה שם ברגע שכל בן אדם בסיכון יכול להתחסן, ונחסן אותם, אז בוודאי שצריך לפתוח לחלוטין את מערכת החינוך. במבצע חיסון מהיר אנחנו יכולים להיות במקום הזה עוד מספר בודד של שבועות, אז להקריב עכשיו את הילדים על מזבח הסגר זו תהיה טעות נוראית, ולכן צריך ממש ממש במשורה לא לסגור את מערכת החינוך אלא להטיל מגבלות שהן מאוד מצומצמות ולאפשר לילדים להמשיך לחיות למען בריאותם ולמען רווחתם. אני חושב שלוועדה יהיה תפקיד חשוב בלנסות לעשות את זה כי אני מאוד מאוד חושש שתוך כמה ימים אנחנו נראה פה סגירות, כולל סגירות של מערכת החינוך שאין להן הצדקה אמיתית או לפחות הנזק שלהן גדול מהתועלת. תודה רבה. חגי עקבי לפחות. חגי עקבי. חגי עקבי.

גם אנחנו עקביים. זה נכון, פרופ' חגי לוין בהחלט עקבי. עורכת דין רויטל לן כהן, בבקשה. בוקר טוב. רויטל לן כהן, קואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים. ראשית, אני באמת רוצה להצטרף לכל מי שדיבר לפניי גם למיכל וגם לצופית וגם להציע חשיבה. כל עוד הילדים שלנו לא נמצאים בתוך מערכת החינוך, הם נפגשים מחוץ למערכת החינוך, וכשהם נפגשים מחוץ למערכת החינוך הסיכויים להדבקה הרבה יותר גבוהים כי יש שם הרבה פחות הידוק בכללים. אז אם אנחנו רוצים למנוע הדבקה של בני נוער, אולי כדאי לאפשר לכולם לחזור למערכת הלימודים כי אז הסיכוי להדבקה יהיה אפילו יותר קטן. עכשיו אני רוצה להתייחס לגופן של התקנות, במידה ותצביעו עליהן, סעיף הוראת שעה,

לגבי הנושא של הקייטנות. במצב רגיל, ילדים שנמצאים במסגרות של עיכוב התפתחותי או מסגרות שהן לא של יום ארוך כמו של אוטיזם או מוגבלות שכלית בדרך כלל מצטרפים חלקם לצהרונים ולקייטנות של החינוך הרגיל. באופן שבו התקנה כתובה כעת הם לא יוכלו להצטרף, וזה אומר שרק מי שנמצא בגנים, כיתות א'-ב' המקוריות, יוכל ליהנות

והילדים שהם בדרך כלל מצטרפים רק לקייטנות, הם לא חלק מהקפסולה הקבועה, בעצם יישארו בחוץ. זה אומר שדווקא הילדים של החינוך המיוחד, ילדים שלומדים במסגרות החינוך המיוחד, לא תהיה להם מסגרת, לא לצהרונים ולא לקייטנות. אני מבקשת לתקן את זה באופן כזה שגם ילדים שמגיעים מתוך מסגרות החינוך המיוחד יוכלו להצטרף. תודה רבה, רויטל. אורלי, את רוצה להגיד משהו? כן, לפני שאתה מסכם. כיוון שברקע מדברים על נושא של סגר כללי, ואני שומעת שוב את סגן שר הבריאות מפחיד את כולם - אתם זוכרים את מדיניות ההפחדה בתחילת הקורונה? עוד רגע פה כולנו מתים, ואלפים - רגע,

שיטת ההפחדות, זה עובד בדיוק הפוך. אנחנו כבר עברנו כברת דרך, יש את שיטת הרמזור. מי שאדום, ייסגר, יעשו את כל התהליכים כדי להבריא אותו, מי שירוק, שימשיך לפעול, ולא צריך לעצור את כל המדינה ואת כל היישובים, בוודאי לא את מערכת החינוך. באמת אני קוראת פה לממשלה גם אם אתם חושבים ללכת על המהלך הקיצוני הזה של סגר שלישי כללי, תשאירו את מערכת החינוך פתוחה כי אני מרגישה שיש עיוות בנתונים. אנחנו מקבלים נתונים. כמה אלפים מהילדים ומאנשי החינוך מבודדים, כמה מאומתים, אבל כמה הדבקות היו מתוך המערכת? כמה? הרי אם ילד, סבא שלו חלילה חלה, כל המשפחה נכנסה לבידוד, זה לא קרה בתוך מערכת החינוך. יש פה עיוות גדול של הנתונים ואי אפשר לקבל אותם ככה. אני מאמינה שלו יפלחו את הנתונים כך, נראה שכמו שפה אומרים אנשי המקצוע, ההדבקה בתוך מערכת החינוך היא לא כצעקתה. אנחנו כבר עוד רגע שנה שלמה בתוך המהלך הזה ויש פה נפילה רצינית מבחינה רגשית וחברתית.

שר החינוך תשים לב ממנה ועדה שתבדוק מה קורה עם כיתות א'-ב',

ברור, הילדים האלה לא למדו שבוע אחד ברציפות, אז ברור שכל תהליכי ההקניה של הקריאה והכתיבה, שזה הבסיס של כל הלימודים שלהם, נפגע אצל חלק גדול מהילדים. אז עכשיו יש ועדה שתבדוק את זה, יש ועדה שתבדוק את הבגרויות, עכשיו אנחנו בוועדות בדיקה על המחדלים. אז רגע, חברים, כולם אומרים לא לסגור. תסתכלו במדינות העולם, כשעשו סגרים לא סגרו את מערכת החינוך. מענים רגשיים וחברתיים, מענים רגשיים וחברתיים לילדים, לעזור להם לעבור את התקופה הקשה הזאת. אנחנו חייבים לקרוא מפה לא לסגור את מערכת החינוך לא בסגר הכללי, לא בשום סגר שהוא אלא נקודתית כאשר יש מצב של אדום חזק. תודה רבה, אורלי. הקשבתי היום ובאופן יחסי לא הבעתי את דעתי יותר מדי. אני רוצה להגיד את זה בפשטות. אני חושב שעדיין, נכון שעכשיו השר ממנה כל מיני ועדות בכל מיני נושאים, אבל זה בדמות מעט מדי ומאוחר מדי. ובאופן כללי, עדיין לא הצלחנו כן עשינו התקדמויות רבות, כן המשרד, משרד הבריאות,

הלך והתקרב בדעתו לתפיסה שהוועדה מייצגת פה כבר הרבה מאוד חודשים, גם פרופ' חגי לוין פה אומר את זה הרבה פעמים, גם אנחנו כחברי כנסת, גם ייאמר לזכות הנהגת ההורים ורויטל ועוד הרבה אנשים שככה הרבה מאוד פעמים מביעים את העמדה הזאת והתקנות האלה מבחינתי לא משקפות את העמדה שלנו. לכן, בשלב הזה אני לא רוצה לאשר את התקנות האלה ולהצביע עליהן, ואנחנו נחכה, בימים הקרובים נקבל נתונים ממשרד הבריאות ונבדוק האם הם מצדיקים את המהלך הזה או שהם לא מצדיקים אותו. במקביל, עלו פה הרבה מאוד הסתייגויות בחצי שעה הזאת, אנחנו רוצים לעבור עליהן אחת-אחת ולהבין אם אפשר לשנות את המצב ולייצר שינוי בתקנות האלה. לכן, מה שאני רוצה לעשות זה לסגור את הדיון הזה תכף, להגיד לכם משרד הבריאות, אנחנו מחכים, א', לנתונים כמה שיותר מהר על מצב מערכת החינוך והאם יש הצדקה או לא להשארת המערכת הסגורה בערים האדומות והכתומות, ה' ומעלה, ושנית, נעבור אתכם הצוות שלי וצוות הוועדה נעבור אתכם סעיף סעיף על כל ההסתייגויות שעלו פה כדי להבין אם את חלקן אפשר להכניס לתקנות מתוקנות. אם יש לכם משהו להגיד לפני שאני סוגר את הדיון, משרד הבריאות, בשמחה. אני לא בטוח שזה ישנה את ההחלטה, אבל אם אתן רוצות אז אפשר.

כן, אני מבין שזה מנוגד לעמדת משרד הבריאות. רוצה שאני אגיד את מה שאת הולכת להגיד? לא. אני רוצה להגיד שאסתי רוצה לדבר, היא כתבה לכם בצ'אט. אני רוצה להגיד שזה מנוגד לעמדת משרד הבריאות, כמובן. אני חושבת שהנתונים שמיכל הציגה הם חד חד-משמעית לא נכונים ואני רוצה להגיד שיש הרבה מאוד נתונים שמשרד החינוך, יש באמתחתו, ואנחנו ביקשנו לשתף פעולה וביקשנו גישה לנתונים אפילו לא גישה לנתונים, אפילו תעבירו לנו שאנחנו נוכל לקחת את הנתונים שיש לנו, את הנתונים שיש לכם, לעשות אינטגרציה ולהציג לכם את השקיפות המלאה. אנחנו רודפים אחרי משרד החינוך ואני אומרת את זה פה אולי מפה תבוא הישועה, מבקשים ממשרד החינוך הרשאה, גישה, שיתוף,

לא מקבלים, לא מצליחים לקבל מהם. נושא למשל של הדבקות בבתי ספר, היכולת שלנו לדעת את הדבר הזה היא מאוד מוגבלת, זה נורא תלוי חקירה. ואנחנו מבקשים הרבה זמן ממשרד החינוך לשבת ביחד על נתונים, לנתח אותם ביחד, וזה לא קורה, אבל בלי קשר, חלק מהנתונים שמיכל מנקס הציגה זה חד-משמעית לא נכון. אני יודעת שחלק מהנתונים כבר נמצאים בתקשורת אבל מערכת החינוך, מורים ותלמידים, חולים מאומתים, חולים פעילים אני אומרת את זה פה חד-משמעית מהווים בין 30% ל-35% ממקרי המאומתים החדשים ביום וממקרי החולים הפעילים ביום. אז אני מבקשת לשים את זה על השולחן. אי אפשר להגיד שזה 1.5% או 2%, וזה גם לא משנה מאיפה בא המקור כי ברגע שבתוך מערכת החינוך יש לי 35% מהילדים ומהמורים חולים, זה בעיה כי זה משפיע באופן רוחבי שוב, אני אומרת על הקהילה. אז אי אפשר להתעלם מזה. זה לא אומר שהילדים הם אלה שגורמים לתחלואה, אבל זה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו. אי אפשר להגיד עכשיו, אנחנו מתעלמים ושמים את זה בצד.

יש לנו אירועי התפרצויות מאוד קשים, חבר הכנסת שפע, בבתי ספר, משהו שהוא מאוד מאוד לא מקובל, לא מתקבל, מקרים של עשרה ילדים חולים בבית ספר, בנוסף לעשרה ילדים עוד ארבע מורות חולות. אתם מבינים שדבר כזה בבית ספר, שהוא לא נסגר כי לפעמים אין שיתוף פעולה של ההורים לבצע דיגומים ואנחנו מעודדים ומוכנים ושולחים ורוצים לשלוח ניידות לדיגום ואין תמיד שיתוף פעולה איך אפשר לקטוע כך שרשראות הדבקה אם גם בית ספר לא נסגר? אז אנחנו רוצים לשלב ידיים, רוצים לשלב כוחות, ולפעמים לא מצליחים. משרד החינוך בהרבה מאוד מהמקרים לא משתף איתנו פעולה, עם כל זה שמשתף פעולה.

אנחנו מאוד מתנגדים למהלך הזה ואני חושבת שאתם צריכים להבין פה שזה לא שיש לנו איזשהו משהו נגד מערכת החינוך, אבל מערכת החינוך יכולה בהחלט לתדלק תחלואה בכל המדינה. לא שהיא זו שגורמת, יכולה לתדלק, וזה חשוב להסביר, להדגיש את זה ככה. אני רוצה שתיתן בבקשה לאסתי לדבר. אפרת, יש לי שאלה.

משרד חינוך לא משתף פעולה? מצאתם ועליתם על בית ספר שיש בו נתונים כאלה כמו שנתת כרגע,

אורלי, אני רוצה להסביר. למשרד החינוך למשל יש ריכוז יומי של כל בתי הספר שיש בהם תחלואה, מהתחלואה הגבוהה לתחלואה הנמוכה. הבית ספר הראשון זה בית הספר שיש בו הכי הרבה מאומתים. אני, איזה מידע יש לי במערכת החקירות שלי? זה נורא תלוי דיווח של הנחקר, של ההורה לצורך העניין כן אמר את בית הספר נכון, את שם בית הספר, את סמל המוסד יש פה הרבה מאוד דקויות. אני צריכה לרכז את הנתונים האלה. זה יותר קשה לי לרכז את הנתונים ולהגיד לך על המהימנות שלהם בהשוואה לזה שמשרד החינוך, יש לו את כל הנתונים אצלו את כל המוסדות, את כל הילדים. לי יש רק על מוסדות שיש בהם או אין בהם תחלואה, וגם לא מדויקת שוב, כי זה נורא תלוי בדיווח. אני מקבלת נתונים ממשרד החינוך, החל מתאריך מסוים מקבלת את הנתונים, אני מעבירה להם מאומתים והם מעבירים לי שיוך של מאומתים למוסד, שזה גם תהליך ארוך. בתוך הדבר הזה יש לי הרבה מאוד חוסרים, הרבה מאוד תלמידים ומורים שלא מגיע שיוך כמו שצריך או שהשם של בית הספר לא נכון או לא מגיע בכלל. הרבה מאוד חלקים חסרים, ולכן הנתונים שיש אצלי לא תמיד מדויקים, בעוד שמשרד החינוך, אני מעבירה לו את כל הילדים המאומתים, את כל המורים המאומתים. כל מה שהוא צריך לעשות זה לקחת אותם, לשים אותם אצלו בנתונים ויש לו תמונה מלאה. ואני מבקשת,

לפחות באירועים המורכבים, במקומות שיש התפרצויות עכשיו,

אד הוק תרימו לי טלפון, תגידו לי עכשיו, בבית ספר X באשדוד יש עכשיו 14 מאומתים, עשרה ילדים וארבעה מורים. איך יכול להיות שאני לא יודעת על זה? שמשרד הבריאות לא יודע על זה? זה בדיוק המקום, ואני כל הזמן אומרת עם השותפים שלי ועם המנכ"ל, אנחנו אומרים, בואו נשב ביחד, בואו נעשה את תחקירי האירוע ביחד, בואו תעבירו לי את הנתונים. שימו לי את המסך הזה, שאני אראה אותו מול העיניים עכשיו, איפה בתי הספר שיש בהם את התחלואה הכי גבוהה. אצלי במערכות אין לי תמיד את היכולת לשקף את הדבר הזה מיידי, באותו רגע, עכשיו לשבת ולעשות חקירות ולסגור את השרשרת הזאת במהירות.

אז יש לנו שיתוף פעולה עם משל"ט חינוך, אבל עדיין, זה לא מספיק טוב. אורלי, זה לא מספיק טוב. אני שמה את זה פה על השולחן ומבקשת גם את עזרתכם בנושא הזה.

נמסור את זה לאדלשטיין וגלנט. נראה לי

זה חשוב שאסתי תדבר.

בבקשה. אני מנסה להבין פשוט מה הוועדה רוצה חוץ מלהביא נתונים. בתחושה שלנו, אני חושבת שאנחנו מביאים כל שבוע לוועדה תקנות מקלות. אנחנו כל פעם שומעים את ההערות שנשמעות ומאוד משתדלים להחליט - - - אסתי, משהו לא בסדר בערוץ שלך. זה עושה רעש מאוד קשה בוועדה. לא הייתה לנו טענה לתיקונים שאתם עושים בתקנות.

אמרתי לאחרונה כמה פעמים שאתם קשובים אלינו. מה שאמרתי, א', שכשמקבלים החלטה על סגירה או על השארת סגירה בכל כך הרבה מקומות ברחבי הארץ, ברור שצריך לעשות את זה על בסיס נתונים.

זה סותם את הגולל על האפשרות שנאשר את זה.

אמרתי שעלו פה עוד כל מיני הסתייגויות, שבחלקן התחלתם לטפל וחלקן, זה עדיין לא הושלם.

אני ארצה שאחרי הדיון הזה אנחנו גם נעבור על הפרטים וההסתייגויות שעלו פה וננסה ביחד להבין אם אפשר לעשות עוד שינויים.

טוב. ובינתיים אתם לא מאשרים את התקנות מבחינתכם.

אוקיי. בכל מקרה יש לנו 14 יום. עברו ארבעה. ככל שאני מבין, גם אם הכנסת תתפזר, אנחנו נוכל לקיים את הדיון הזה כי זה דיון נפרד בתקנות, כך שבהקשר הזה אם נצטרך לאשר,

תודה רבה. אני נועל את הישיבה, to be continued.